מכובדיי, בוקר טוב לכולם, אנחנו רוצים לפנות את שר המשפטים למשימה פעוטה אחרת שיש לו היום, ואנחנו מאחלים לו הצלחה. בוקר טוב לכולם,

מנהל בתי